בוקר טוב לכולם.

ג' בטבת התשפ"ב, 7 בדצמבר 2021. אנחנו פותחים את ישיבת הוועדה בנושא מס על משקאות מתוקים. זה דיון שני שאנחנו מקיימים.

חברי הכנסת, במידה ויש הצעות

אנחנו רואים שמח"ש פה לא מתפקד, רק כשהוא רוצה הוא פועל.

דבר שני, אני פונה לארגון העיתונאים, שראינו את התגובה המהירה והזריזה שלהם, וגם העניינית והנכונה. אבל כשפגעו בעיתונאים החרדים, כשפגעו בעיתונאי של ערוץ 20 לשעבר, שהיום הוא ערוץ 14, היה שקט, דממה. אנחנו לא רואים אותם קופצים, לא רואים אותם נלחמים למען כבודו של עיתונאי חרדי או כתב ימני. אני חושב שארגון העיתונאים חייב להיות אובייקטיבי. אם הוא לא אובייקטיבי הוא יכול להיסגר היום. אם הוא אובייקטיבי אז בבקשה שייקח לעצמו עוד אנשים, עיתונאים שישמיעו את הקול שלהם לכל המגזרים, כפי שפה אנחנו משמיעים וכפי שאני משמיע גם לגבי העיתונאי גידי וייץ, שאני לא מסכים עם הדעות שלו ואני לא מסכים עם הדעות של עיתון הארץ, הכול בסדר, אבל כשפוגעים בו אני אלחם על חפותו, על הזכויות שמגיעות לו. אני מצפה מארגון העיתונאים שגם הוא יעשה את עבודתו נאמנה בלי משוא פנים ובלי להסתכל אם ימין או שמאל, חרדי או חילוני או ערבי,

ינון, השאלה שנשאלת פה היא אם האדם הזה לא היה עיתונאי, אם הוא היה אתיופי או ערבי או חרדי או מזרחי, האם הוא היה משוחרר בכזאת קלות ומה היה קורה אתו? זו שאלה שצריכה להישאל. יש לי תשובה: הוא היה משוחרר דרך בית החולים. הוא היה חוטף מכות ומגיע לבית החולים, וזה קרה. ואיזה תיק היה נפתח לו ואיזה אישום היה נפתח לו. עיתונאי חרדי שנעצר בעבר חטף מכות מן השוטרים, נפצע ונזקק לטיפול רפואי, וכך קרה גם לכתבים של ערוץ 20. כלומר כשזה מגיע אליהם בכלל קורעים אותם במכות, שולחים אותם לבתי חולים ורק מבית החולים הם משתחררים. את צודקת על השאלה שלך וזו התשובה. תודה רבה. מאיר יצחק הלוי, בבקשה. במסגרת המסורת של פינת הפרגון, לפתוח כל ישיבה בפרגון, פתחתי את הבוקר שלי בחדר הכושר של כנסת ישראל. מאחר והדיון פה נוגע לבריאות אז אני רוצה לבקש מכל חברי הוועדה שתמיד נשקיע בבריאות הגופנית והנפשית של הבית הזה, בבחינת נפש בריאה בגוף בריא. אם תרצה: כנסת בריאה בגוף בריא. כנסת בריאה וחוק בריא. לכן אמליץ לכולנו לשים את נושא הבריאות כנושא מרכזי בשיקול הדעת שלנו, כי בסוף בסוף תוחלת החיים ואיכות החיים נגזרת מן הדברים הללו. כל מה שאמרתי

להמשך הדיון. בקיצור, בואו לחדר הכושר בבוקר, חברים. יש יום לנשים? כן. אשלח לך את לוח הזמנים של חדר הכושר. עוד חברי כנסת מבקשים לדבר? אני רוצה לעבור למשרד הבריאות. בדיון הקודם עצרנו אתכם באמצע. אני רוצה שתמשיכו את ההצגה שלכם. פרופ' רונית אנדוולט, בבקשה. בוקר טוב לכולם, בוקר טוב ליושב-ראש, לחברי הכנסת ולכל האורחים.

אם אפשר להעלות אותה. אקדים ואומר שאנחנו בעצם הסנגורים של בריאות הציבור ואני שמחה שחברי הכנסת גם אתנו בעניין הזה. אנחנו אתכם. אנחנו חושבים שאם ימסו את החד-פעמי תחזור הדיזנטריה ויתחילו כל המחלות שהיו פעם. אנחנו אתכם. אני רוצה לומר שאנחנו לא נגד התעשייה. אנחנו בעד התעשייה. אנחנו בעד תעשייה שמייצרת מזון בריא. לבקשת חברי הכנסת עשינו מיפוי של כמות האנשים, התפלגות האוכלוסייה שסובלת מסוכרת. נעבור לשקף 17. רואים כאן את השכיחות של הסוכרת לפי אוכלוסיות. זו הייתה בקשה של חברי הכנסת. ניתן לראות שהאוכלוסייה היהודית החרדית סובלת יותר מסוכרת בגילאים המאוחרים יותר, וגם האוכלוסייה הערבית והאוכלוסייה הבדואית. ראינו שהם הצרכנים הגדולים יותר של השתייה המתוקה. אני חושבת שזה מאוד מאוד רלוונטי כדי לראות את ההשלכות של השתייה המתוקה. כמובן שזה לא הדבר היחיד שמשפיע על סוכרת אבל זה אחד המרכיבים המשמעותיים. נעבור שקף. בשקף הזה אני רוצה להראות לכם את המלצות ארגוני הבריאות להפחתת צריכת הסוכר. ארגון הבריאות העולמי ממליץ להגביל את צריכת הסוכר המוסף לעד 5% מן הקלוריות היומיות, ומקסימום להגיע ל-10% מהצריכה הקלורית. אנשים שצורכים משקאות ממותקים באופן קבוע, אחת עד שתי פחיות ליום, יש להם סיכוי גבוה ב-26% לפתח סוכרת מסוג 2 מאשר אנשים שצורכים לעתים רחוקות את המשקאות האלה. לכן הארגון ממליץ להטיל מס על שתייה מתוקה כאסטרטגיה יעילה להפחתת הצריכה לפחות ברמה של 20%. אני יכולה להגיד לכם בצורה קצת לא פורמלית שהיה לנו קשר ישיר עם ארגון הבריאות העולמי. הם שלחו לנו גם מכתב תמיכה בתהליך הזה, גם לגבי המס על המשקאות עם הסוכר וגם לגבי המס על המשקאות עם תחליפי הסוכר, והם גם אמרו שהם מבצעים כרגע סקירת ספרות נרחבת מאוד בעניין הזה והם תומכים במהלך הכולל שלנו. זה הכיוון שהם יתמכו בו כהמלצה לכל המדינות. ארגון הלב האמריקאי גם ממליץ על צריכה מועטה של סוכר, של עד 25 גרם ביום. שירותי בריאות הציבור באנגליה ממליצים על לא יותר מ-5% מסך הסוכר. לגבי הנושא של תחליפי סוכר ומיצים ומעבר לשתיית מים ארגוני הבריאות בעולם ממליצים, על סמך הרבה מאוד ראיות שהם אספו גם ארגון הלב האמריקאי, גם הנחיות של האיגוד האמריקאי לרפואת ילדים להימנע משתייה מתוקה, אבל גם משתייה עם תחליפי סוכר. האקדמיה לפדיאטריה מדברת על כך שצריכת סוכר מוסף, במיוחד ממשקאות ממותקים, יש בה סכנה לבריאות הילדים והמתבגרים וצריך לעשות מהלכים להפחית את זה, וגם ממליצה להפחית שימוש בממתיקים מלאכותיים בקרב ילדים. ה-אי-פאד וה-ADA, שהם ארגוני הסוכרת הבין-לאומיים, סוכרת מסוג 1 וסוכרת מסוג 2, מדברים על כך שלאנשים עם סוכרת מומלץ להחליף שתייה מתוקה ומיצים טבעיים במים, ולחלק מאלה שצורכים באופן קבוע שתייה מתוקה, שהמשקאות הדיאטטיים בצריכה מתונה יכולים להיות תחליף זמני ביותר כאחת האסטרטגיות להפחית את הצריכה, כאשר הרעיון הוא לעבור אחר כך למים.

זה לתקופת מעבר של חודש חודשיים, לא יותר מזה, לא לדבר קבוע, זו המשמעות. אחת הטענות שעולות, אומרים שאנשים לא יאהבו לשתות מים כי התרגלו לשתות מתוק. הטענה היא שאפשר לעבור בהדרגה לשתות מים. חודש זה לא הדרגה. אני מדבר מניסיון. הייתי שותה קולה וזירו. כדי להגיע למים, כאשר היום אני שותה רק מים ונס קפה ובטח עוד מעט תמסו גם את הנס קפה, כי אני שותה נס קפה בכוס חד-פעמית אז אני מחכה לראות מתי תעלו את מחיר הנס קפה, אני שותה אותו בלי סוכר, עם סוכרזית אבל עד שעברתי למים וסודה, ואפשר להגיד שהיום אני כמעט בכלל לא שותה משקאות מתוקים - - - כל הכבוד לך. תודה. בגלל זה אתה נראה כל כך טוב, חד וערני ומלא אנרגיה. זה לוקח המון זמן. במשך שנים שתיתי משקאות זירו ודיאט ורק על ידי כך הצלחתי להגיע למים. אי אפשר להגיד שחודש זה תקופת מעבר. אני יודע מה זה. מדברים על מיסוי, לא על איסור. גמילה. המיסוי הוא תהליך גומל. אני לא טוען שנגמלתי כי לא הייתי מכור, גמילה זה למי שמכור. את מדברת על מיסוי. אני מדבר על כך שהיא אמרה "זמני". זמני זה לא חודש. חשוב להדגיש ש"זמני" יכול לקחת חצי שנה עד שנה. יכול להיות שיש אנשים שחודש מספיק להם. ינון, קח בחשבון שאתה מדבר עם פרופסור לתזונה.

את מדברת עם אחד מן העם שהוא בעל ניסיון. אני לא יודע כמה את התנסית אבל אני התנסיתי,

אבל היום אתה לא שותה משקאות ממותקים. אתה רוצה להגן על החלשים שכן שותים. היום אני כמעט ולא שותה משקאות ממותקים, אבל אני מבין את אותם אלה שאומרים לי שהם שותים דיאט וזירו, אני מבין אותם כי לעבור ישר למים זה קשה. גם אנחנו מבינים אותם. אבל היא דיברה על חודש, סימן שלא מבינים. אין חכם כבעל ניסיון. הרבה פעמים הלכתי לרופא והוא אמר לי: אתה צריך דיאטה וצריך זה. הסתכלתי אליו: מתי בפעם האחרונה עשית דיאטה? הוא אמר: לא, אני נולדתי רזה. אז הוא יודע מה זה דיאטה? אני מתמודדת עם דיאטה מעל 40 שנים. זה רוב הנשים, לא רק את. רוב הנשים מתמודדות עם דיאטה, אפילו שהן הכי רזות בעולם. טיפלתי באלפי אנשים במרפאה במשך שנים. עבדתי במכבי הרבה שנים. הרבה מאוד אנשים בזכות טיפול שעשיתי איתם עברו לשתות מים, כך שזה אפשרי. גמילה זה באמת עניין הדרגתי. כל אחד צריך הדרגה אחרת. יש כאלה שיכולים מהיום למחר להפסיק לשתות. זה אפשרי אבל את אומרת שזה מחייב גם טיפול. למה אתם לא מנתבים ברפורמה הזאת, במקום למסות את הכול ורק להפחית פה ושם, תנתבו יצרנים וצרכנים למשקאות עם מעט מאוד סוכר. משקה עם פחות מחצי כפית סוכר לא ימוסה. כך אתם תנתבו אנשים, תנתבו יצרנים לייצר משקאות כאלה. פה אתם מטילים מס על הכול ולא עשינו כלום בזה. אענה לזה. אבל בואו נמשיך ואני מבטיחה עד הסיום לענות לכולם. אגיד לך רק עם מה את צריכה להתמודד. אנחנו מרגישים שהאוצר רוצה כסף. הוא לא בדיוק מאמץ את המטרה הזאת. אם היה מאמץ את המטרה נטו אנחנו בוודאי היינו תומכים. חבר הכנסת קרעי צודק. למה לא מדרגים? חבר הכנסת גפני, אתה חייב לתת לה אפשרות לענות. אבל את יודעת שההרגשה שלנו היא כזאת, שלא מדברים על בריאות אלא רק על לקחת כסף. תנו לה לפחות להשלים משפט. אי אפשר כך. למה לא לנהל את הדיון בצורה מסודרת?

חבר הכנסת גפני היקר, קודם כול, המטרה שלנו היא לא מס. המטרה שלנו היא הפחתת שימושים. האמצעי הוא מס. דיברתי עם רופאים בכירים מאוד במדינת ישראל ועם אנשי מקצוע שאמרו לי שקשה להם מאוד לשכנע אנשים להפסיק לשתות. אחד האמצעים הוא מס, זה דרך שלנו לשכנע את האנשים להוריד שימושים. זה אמצעי, לא מטרה. דבר נוסף, במידה ויהיו כספי מיסים הם יופנו למטרות חיוביות. זו הבטחה שקיבלנו גם מן היושב-ראש וגם ממשרד האוצר, שאנחנו נקבל תקציב למניעה. איך זה יבוא לידי ביטוי? אנחנו נשמע היום בדיון. אתם תשמעו גם את זה. למה למסות דיאט כאשר התחילו את התהליך של השתייה עם תחליפי הסוכר המטרה הייתה לגרום לאנשים לרדת במשקל ולהימנע מסוכרת, זו הייתה המטרה המרכזית של פיתוח תחליפי הסוכר. מה שקרה בפועל, שזה לא קרה במציאות. אנשים שהתחילו לשתות משקאות עם תחליפי הסוכר בעצם גם לא ירדו במשקל וגם לא ירד להם הסוכר וזה לא הפחית את הסוכרת. תחליפי הסוכר מאושרים לשימוש, הם לא לא-חוקיים, עדיין גופים בין-לאומיים לא אוסרים אותם, אבל הם ממליצים להפחית את השימוש בהם. שמו לב שיש מה שנקרא Doze response ככל שצורכים יותר כך הנזק מהשימוש בהם הולך וגובר, בעיקר בשתייה. גם ה-OECD תומך במעבר למים. ראינו גם שהמדינות שהטילו מס על משקאות עם סוכר בעצם בהן היה מעבר דרמטי מאוד למשקאות עם תחליפי סוכר. אנחנו כבר עכשיו רואים עלייה גדולה מאוד של מכירות של משקאות הדיאט בשנים 2018 2020, וגם המלצנו שיהיו שתי דרגות של מס. את יכולה להעריך את ההשפעה השלילית של דיאט לעומת משקה ממותק רגיל? אני יכולה. תיכף יש לי גרף שמראה את זה בצורה יותר מוחשית. בגדול, משקאות הדיאט יש להם כמה השפעות. השפעה אחת, ההתרגלות לטעם היא לא רק באזור הפה, היא בעצם לאורך כל מערכת העיכול שלנו ובאיברים נוספים. גם המוח משדר התרגלות לסוכר ולמתוק. בגלל שתחליפי הסוכר לא מייצרים את הסיפוק שנותן סוכר נוצר מה שנקרא Carbohydrate craving, מין צורך מוגבר להשלמה תזונתית, ואז אנשים בדרך כלל משלימים את הצריכה שלהם בצורה אחרת, או על ידי זה שהם אוכלים עוגה או שאוכלים ממתק או שאוכלים משהו אחר. כלומר הצריכה הנוספת היא גם מתוקה. דבר נוסף, אנחנו יודעים ופרופ' ערן סגל ביקש לדבר עוד מעט בזום, אם תוכלו לאפשר לו להסביר את המנגנון איך משקאות הדיאט עובדים. בהתחלה חשבנו שתחליפי הסוכר, כפי שהם נכנסים לגוף הם יוצאים מן הגוף ולא עושים שום השפעה. מסתבר שהם חונים בדרך בכל מיני איברים בגוף שלנו, ביניהם גם משפיעים מאוד על המיקרו-ביום, גם על התקשורת בין החיידקים, גם בכלל על ה-diversity של החיידקים, שאנחנו יודעים שמגוון חיידקים משפר את המערכת החיסונית שלנו. ועדיין המס המומלץ נמוך יותר. כי עדיין בסוכר יש גם נזק של עששת השיניים ונזקים נוספים, כמו כבד שומני ודברים אחרים, שמשקאות עם תחליפי סוכר לא נמצא שיש להם השפעה על זה. אנחנו לא יודעים בינתיים, אבל אנחנו יודעים בהחלט שלסוכר יש נזק גם על דברים נוספים, כאשר לגבי תחליפי הסוכר עוד לא יודעים אם יש נזק. לכן אנחנו אומרים: לגבי סוכר מעל לכל ספק צריך להיות מס גבוה יותר; לגבי משקאות עם תחליפי סוכר, לגבי מיצים ומוצרים עם הרבה פחות סוכר שיהיה מס נמוך יותר. שתייה עם סוכר אנחנו רוצים שלא ישתו בכלל. אנחנו רוצים שישתו מים. ולגבי מיצים טבעיים? שתיית מיצים טבעיים, בשונה מאכילה של פרי בפרי יש כמה תהליכים שקורים. קודם כול יש בתוך הפרי סיבים תזונתיים. תסתכל על תפוז יש את הקליפה של התפוז, אתה לועס את זה. כלומר יש תהליך שמשפיע, בין שאני אוכלת ובין שעולה לי רמת הסוכר, ולכן רמת הסוכר עולה לאט יותר. דבר שני, בכוס מיץ יש בין שלושה לארבעה תפוזים. בדרך כלל אני לא אוכל שלושה ארבעה תפוזים בבת אחת, אבל כוס מיץ קל מאוד לשתות. לכן כמות הסוכר שיש בכוס מיץ גבוהה וההשפעה שלה על העלאת רמת הסוכר ועל תנגודת לאינסולין דומה להשפעה של סוכר רגיל. הסוכר שבתוך מיץ הפירות דומה בהשפעה שלו להשפעה של סוכר מוסף. לכן ההמלצה שלנו בתוך מיץ טבעי לפעמים יש גם רכיבים תזונתיים, במיוחד אם הוא מיץ שנסחט עכשיו ולא עמד כמה זמן. השאלה אם המס על המיץ הטבעי צריך להיות באותה רמה כמו המס על הדיאט. הוא באותה רמה של המס על הדיאט בגלל שעדיין הוא משפיע לרעה על רמות הסוכר ועל האינסולין רזיסטנס.

לא נכון. סליחה, אדוני, אני לא זוכר שנתתי לך רשות דיבור. זה מחקר שבדק את הקשר בין צריכה של משקאות שיש בהם סוכר ומשקאות עם תחליפי סוכר על תמותה כוללת, על תמותה ממחלות לב וכלי דם ועל תמותה מסרטן. מה מקור הנתונים האלה? זה מחקר שהתפרסם ב-Advanced nutrition, זה אחד העיתונים המובילים בתחום של תזונה ברמה הבין-לאומית. זה מ-2021, כלומר ממש השנה. הם מצאו שיש קשר של

שככל שצורכים יותר כך הנזק עולה, גם מעלה את הסיכון לתמותה כוללת, גם מעלה את הסיכון לתמותה ממחלות לב וכלי דם. כלומר יש קשר מנה תגובה. אם אשתה מידי פעם כנראה לא יקרה לי כלום, אבל אם אשתה בכמות גדולה אז הנזק ילך ויגדל ככל שאשתה יותר. למעשה זו המטרה של המס. מטרתו לא למנוע בכלל את זה, אנחנו לא אוסרים שימוש בזה.

ישתו לעתים נדירות יותר, אם מחליטים לשתות. זה מחקר שגם הוא התפרסם השנה בעיתון שנקרא Nutrients, שבדק את ההשפעה של מיץ טבעי לעומת משקה אחר שיש בו סוכרוז, שזה הסוכר שיש בתוך המשקאות התוססים למיניהם. רואים כאן שאחרי שאנחנו שותים מיץ רמת הסוכר עולה מאוד, כמו אחרי ששותים שתייה אחרת עם סוכר. הראו במאמר הזה שהשפעות שליליות אחרות שיש משתייה מתוקה לא ראו ממיץ, כמו למשל עלייה של Uric acid גבוה וכולי שרואים גם משתייה מתוקה. איזה אחוז מכל השתייה פה מופיע בהיבטים השליליים שלו? רואים שאחוז התמותה גבוה. עד כמה השתייה המתוקה תורמת למצב הזה? אתה יודע שבמחקר אפשר להוריד ערפלנים, דברים שהם מסיחים, שגורמים לכך שהמחקר יהיה מושפע מהם. למשל אנשים שמעשנים כמובן יש להם נזק גבוה יותר. כלומר יש גורמי סיכון נוספים פרט לתזונה. אגיד לך אל מה התכוונתי. אם את לוקחת אדם שעישן סיגריה ושתה בכוס חד-פעמית מיץ תפוזים. השאלה איך את מחלקת את ה-100% של התמותה שלו מתוך זה. יש דרך לעשות את זה מבחינה מחקרית, שבה מנטרלים את המסיחים השונים בכדי לראות באמת את אותו גורם סיכון. המחקרים האלה הם של מעקב במשך שנים אחרי אנשים. יש מחקרים שבהם נותנים איזו התערבות למשך חודשיים שלושה ומסתכלים על ההשפעה של זה ולא על נזק לטווח ארוך. כאן זה מחקרים שבדקו נזקים לטווח ארוך. לא קיבלתי תשובה כמה אחוזים. נטרלתם, הכול בסדר, אבל יודעים להגיד במחקר כמה מן התמותה נובעת מן השתייה? 10%, 2%, 30%, 15%? כמה מתוך זה משפיע ישירות על התמותה של האדם? כנראה ההשפעה גדולה מאוד. אני לא יכולה להגיד לך בשליפה את האחוזים. חבל שלא יכולים להגיד בשליפה. דרך אגב, ביקשתי שיכינו את זה. אסביר לך את הכוונה שלי. מה הייתה השאלה? סליחה, אני פספסתי. השאלה הייתה כמה מן התמותה שאנחנו רואים במחקר נובעת מהשתייה המתוקה. אסביר. מראים ש-Hazard ratio, שזה הקשר במחקרים כמו Relative risk, עולה בכמות גדולה, ב-30% 40%. זה הנתון מתוך המחקר הזה. אם תחזירו את השקף תראו שהעלייה בתמותה דומה בין משקה ממותק בסוכר לבין משקה ממותק בדיאט. אתם רואים שהגרף עולה באופן דומה מאוד. הוא אומר שאולי זה אדם שגם לא עושה ספורט. מה שאת אומרת נכון, אני רואה את זה, אבל לא קיבלתי תשובה. אני מבקש שתפרטו באחוזים ממה שאנחנו רואים בגרף הזה. מה אחוז ההשפעה של השתייה המתוקה? 30% עלייה בתמותה בגלל השתייה המתוקה. זה נשמע מטורף. הזוי ש-30% מתוך התמותה נובעת משתייה מתוקה. בכל העולם המחקרים מראים את זה? אני רוצה להגיד לכם משהו על מחקרים. תמיד ניתן למצוא מחקרים שיראו נתונים אחרים קצת, או קצת פחות או קצת יותר.

לקחנו מחקר שהוא פחות או יותר הממוצע של מרבית המחקרים. ממוצע שמראה על 30%? אני מבקש שתצייני את המחקרים שעליהם את מדברת. כשאת מדברת על מחקר, איפה הוא נעשה? באילו מדינות בעולם? על איזו אוכלוסייה? על אילו גילאים? מה ההיקף שלו? מה הפרופיל של אותם נחקרים? המחקר הזה נעשה בקרב נשים עם עודף משקל שיש להן כבר Insulin resistance ברמה מסוימת, בשביל לבדוק השפעה של שתייה מתוקה ממיץ לעומת שתייה מתוקה עם סוכרוז. למה עשו את זה? כי אם ייקחו אנשים צעירים שאין להם Insulin resistance רמות הסוכר שלהם מתאזנות מהר מאוד. מי האנשים בסיכון? אנשים עם עודף סוכר, אנשים עם סוכרת. לכן במחקר הספציפי הזה על מיץ טבעי לקחו נשים שהן כבר עם עודף משקל. זה נעשה בארצות הברית. לקחו את האנשים השמנים שיש להם סוכרת ובעיות נשימה ונמצאים במחלקה גריאטרית. ינון, זה קצת מזכיר לי את התמותה מן הקורונה. בדקו את אלה ששתו ואת אלה שלא שתו. תבין, לוקחים אנשים עם מחלה בסיכון גבוה. כשעושים מחקר לוקחים גם קבוצת ביקורת. כאשר אתה משווה אוכלוסייה זהה, שאחת כן שותה ושנייה לא שותה, ואם יש לך רמת מובהקות סטטיסטית גבוהה - - - אבל יש שם עוד כמה נתונים. קרן, במבוא א' בסטטיסטיקה מלמדים איך לבדל את המשתנה שמעניין אותך.

אני שאלתי גם על קבוצת הביקורת. שאלתי שאלה פשוטה ואני לא מקבל עליה תשובה. שאלתי מה שיעור ההשפעה על התמותה של המשקאות המתוקים. היא אמרה לי שזה משהו כמו 30%. עלייה ב. לא כגורם עיקרי. העלייה בתמותה היא ב-30%. שאלתי שאלה, שהייתה חצי בצחוק, אבל זו באמת שאלה. אדם ששותה מתוק בכוס חד-פעמית ומעשן סיגריה, הוא צריך למות במקום. הסיגריה יותר מזיקה לבריאות מאשר המיץ. דרך אגב, אם אתה כבר מדבר על המס של הסיגריות, לא ראינו שהייתה ירידה בקניית סיגריות. בטח הייתה. הייתה ואז הייתה שוב עלייה.

ההשמנה הפכה להיות גורם סיכון גדול יותר מסיגריות, דרך אגב. איפה הייתם עד היום? את יודעת למה, כי - - - אני לא מוכן להפוך את זה להתקפה. השאלה "איפה הייתם עד היום" לא רלוונטית. אני יודע את התשובה. מנסים להציג פה מחקר.

זה כלכלה. מדברת כאן פרופסור לתזונה ממשרד הבריאות. היא מדברת על בריאות. בואו נשמע. מותר לשאול, אבל לא "איפה הייתם עד היום" כי השאלה לא רלוונטית. אני שאלתי.

לוקח אחריות.

רונית, אני מבקש שתדייקי כשאת מדברת על המחקרים שעליהם אתם מתבססים. אם את יודעת להגיד לנו גם את גודל המדגם ואת המובהקות אז עוד יותר טוב.

זה מתוך מחקרי האחיות הגדולים, מתוך מחקרי ה-Enhance. אלה לא מחקרים על קבוצה קטנה של אנשים. ארגוני הבריאות העולמיים שממליצים להפחית שימוש בשתייה מתוקה וממותקת מתבססים על מאות, אם לא אלפי מחקרים. הבאתי כאן רק דוגמה קטנה של שני מחקרים, בשביל לעשות את זה מוחשי לעין, בכדי לראות את הקשר. ה-30% זה אנשים שצורכים כמות גדולה יותר. כמובן שככל שצורכים יותר כך הנזק גדול יותר. יש מחקרים שמראים אחרת?

אני לא פרופסור ואני אומר לך את זה. בדיוק באתי לשאול, כשמביאים לוועדה מחקר, אני מבקש שיביאו מחקר מתנגד שאומר לא כמוך, ואנחנו כחברי כנסת נחליט. זה צריך להיות במצגת. קודם כול, גם בשקף הקודם שעסק בתחליפי סוכר לגבי סוכר ושתייה מתוקה שיש בה סוכר יש קונצנזוס עולמי בכל המחקרים שיש נזק משתייה עם סוכר. לגבי תחליפי הסוכר זה מחקר בהתהוות. העדויות מצטברות והולכות. ככל שאנחנו מסתכלים על מחקרים מן השנה האחרונה כך החוזק של הקשר בין שתייה עם תחליפי סוכר ובין נזק בריאותי הולך וגדל. אתם יכולים להסתכל כדוגמה על סיפור חומצת השומן טרנס. חומצת שומן טרנס פותחה בשביל שנוכל לקחת שמן צמחי ולהפוך אותו למוצק, משמן למרגרינה. זו הייתה המצאת העולם, כי אמרו: עכשיו אפשר ליצור מוצרים שיש להם חיי מדף ארוכים מאוד, כי משתמשים במרגרינה. ואז גילו שחומצת שומן הטרנס שמשתמשים בה למרגרינה גורמת לטרשת עורקים, ואז לקח כמעט 50 שנים להוציא אותה מהחוק. אנחנו לא רוצים להיות במצב הזה עוד 30 או 40 שנים, שנראה שהילדים שלנו עם סוכרת או עם השמנת-יתר מוגזמת בגלל שאמרנו שה-Evidence על תחליפי סוכר לא כל כך חזק כמו על סוכר. אבל ייצרו תחליפים. התחליפים מזיקים. אם התחליף מזיק אני לא רוצה לעודד אותו. דרך אגב, נעשו מחקרים לא הבאתי לכם אותם על נשים בהריון ששתו שתייה עם תחליפי סוכר. ראו שהילדים שלהן היו עם השמנת-יתר הרבה יותר גדולה. נתנו לילדים שתייה עם תחליפי סוכר ואחרי זה אמרו להם להפסיק לשתות את השתייה הזאת, והם כולם ירדו במשקל. זה אומר שהתחליפים האלה זה לא מים, הם כן גורמים נזק. יכול להיות שהנזק מתון יותר מאשר הנזק משתייה עם סוכר, אני אומרת את זה בריש גלי, אבל עדיין אני לא רוצה להחליף את המזיק מאוד במזיק פחות. אני רוצה להחליף את זה למים. היתרון של המים הוא שהעלות של מים היא אפסית. אם אנחנו מדברים על אוכלוסייה במצב כלכלי פחות טוב, אנחנו לא רוצים לעודד אותה לשלם כסף על בקבוקי שתייה. אנחנו רוצים שישתו מים מן הברז, ישימו אותם בקנקנים במקרר, ישימו על זה קצת נענע,

איזה טעם שהם רוצים וישתו את המים. אז נוכל לפנות את הכסף לקנות אוכל בריא ירקות,

אנחנו עובדים על הוזלת הלחם מדגן מלא. יש אפשרות לאנשים מן האוכלוסייה הענייה לקנות אוכל בריא במדינת ישראל?

אני לא מדברת על העיקרון, אני מאמינה במאה אחוז בעיקרון, אלא על הדרך שעושים את זה. צריך לעשות את זה בצורה אחרת, זו הדעה שלי. האוכלוסייה הכי חלשה בישראל, כולנו יודעים, הכי שותה משקאות מתוקים.

כי אין לה אלטרנטיבות אחרות. היא לא יכולה לקנות פירות ואוכל בריא. אבל משקה ממותק הוא לא אלטרנטיבה לפרי. אני לא אומרת שכך זה צריך להיות. את בקואליציה ואנחנו נשמח מאוד אם תצביעי נגד. אני יודעת מה אני אצביע. בצלאל, תירגע עם ההצבעה שלה. אבל אחרי כל כך הרבה שנים שמדברים על זה, עשרות שנים, אכין הצעת חוק לאסור שתייה מתוקה. דרך אגב, חבל שרק היום כי כמות הסוכרתיים, הטרום-סוכרתיים בקרב האוכלוסייה החלשה, גם החרדית, גם במגזר הערבי - - - באוכלוסייה החרדית ראיתי, היא אי-שם באמצע. אלוהים אדירים, למה לא עשיתם את זה לפני 20 שנה? אגב, בקרב הילדים החרדים זה הכי פחות. סליחה, את חייבת להציג את עצמך לפרוטוקול. אני ד"ר דורית אדלר, נשיאת הפורום הישראלי לתזונה בת קיימא. אני נתתי זכות דיבור כרגע לנציגי הממשלה. אני שואל את משרד הבריאות. אנחנו מדברים על זה עשרות שנים. יש לכם עמדה נחרצת בעניין, לא מהיום. למה למסות? למה לא לאסור, כמו באלכוהול? לפי מה שתיארת, עם 30% תמותה ועם כל מה שנלווה לעניין הזה, למה מיסוי?

חבר הכנסת גפני, אסור לשתות אלכוהול?

אם תעצור אותם הם יתרגלו למים. הכי טוב לא לעשות שום דבר, בואו נתעלם מן הנתונים. אני רוצה שנתקדם במצגת, בבקשה, רונית. אתמול הקימו ועדה מיוחדת לעניין הקנביס. אולי ידונו שם על האיסור. אבל רק לצרכים רפואיים, שכחתם להוסיף. אמרתי: ידונו שרק לצרכים רפואיים אפשר שתייה ממותקת. אנחנו רצינו לראות השפעה של מס במדינות שונות. עשתה את זה ד"ר מיכל גולדברג. יש לך תשובה לעניין איסור שימוש? תיכף אענה. בדקנו את הרציונל הכלכלי. ד"ר מיכל גולדברג, שיושבת כאן לצדי, מאגף אסטרטגיה אצלנו, עברה על כל החוקים בעולם שעסקו במיסוי לשתייה. קודם כול אנחנו יודעים שהמס הוא על מוצרים לא חיוניים ולכן לא בהכרח הוא יעלה את יוקר המחיה כי אנשים יכולים פשוט להפסיק לקנות, כמו בשאר המיסוי על מוצרים שמזיקים לבריאות. אנחנו גם יודעים שצריכה של משקאות מתוקים וממותקים מבוקבקים יוצרת גם נזק בריאותי, גם כלכלי, גם סביבתי וגם חברתי. בעצם כל משלמי המיסים נושאים בנטל שנגרם כתוצאה מן הצריכה הזאת. זאת אומרת, אם יש יותר חולי סוכרת אז גם מי שלא שותה שתייה מתוקה משלם ונושא בנטל. מה המס שיש בעולם על זה? האם דיאט גם ממוסה?

בחלק גדול מן המדינות הוא ממוסה, לא בכל העולם. אני לא מצליח להבין את הטיעון, שבלי תוספת המס הזאת מי שצורך לא משלם את הנזק הסביבתי. הרי כל מוצר שאנחנו קונים מקפל בתוכו שלל מיסים, מן הגורן ומן היקב. כל מי שקונה בקבוק קולה או בקבוק מיץ משלם ממילא מס הכנסה ומע"מ ומה שאתם לא רוצים, בוודאי משלם. ולאן הולך הכסף הזה? למדינה. אז מי שקנה בקבוק קולה כבר משלם מס הכנסה, שכל השרשרת קודם הרוויחה ושילמה, ומע"מ ואני לא יודע מה עוד. אז הוא משלם בין היתר על התוצאות הסביבתיות. אז את הטיעון הזה תמחקו, אחרת אפשר גם להטיל מס של 30 שקל על כל ליטר. זה בסדר, לגבות מיסים זה טוב. זה יגיע. אין מוצר שאנחנו צורכים שאין לו השלכות סביבתיות. אכלנו לחם, אחר כך זה יורד לביוב ומישהו צריך לטפל בזה. כל מוצר שאנחנו צורכים יש לו גם השלכות סביבתיות, לא רק השלכות פרטיות שלנו. לכן אנחנו משלמים מיסים על כל מוצר מכל סוג שהוא. זה מס קנייה, זה מע"מ, זה מס הכנסה, שכל השרשרת שהרוויחה בדרך מעבירה, בדיוק כי יש עלויות. יש לך פה עלויות חיצוניות עודפות. על זה אני משלם. אין עלויות עודפות. אין אף שקף שמראה את העלויות העודפות הסביבתיות. אתה מדבר על הרציונל הכלכלי עכשיו. עברתי על השקף. אני מבקש שתסביר לי למה אם אני מתוך 10 שקלים שילמתי על בקבוק קולה 5 שקלים למס וזה לא משלם את העלויות הסביבתיות. ואם הוספת לי עוד שקל אז עכשיו זה כן משלם את העלויות הסביבתיות? חבר הכנסת סמוטריץ', קודם כול אני רוצה להעיר, אם אני אוכלת פרי או אם אני אוכלת לחם זה מוצר בריאותי, אני צריכה את זה לגוף שלי. כשאני שותה שתייה מתוקה או ממותקת זה לא מוצר חיוני. זה טיעון אחר. שאלתי רק לגבי הטיעון הכלכלי, שכאשר אני צורך מוצר אני כבר משלם בתוכו מיסים.

זה טיעון שחוזר על עצמו גם עם הכלים החד-פעמיים והוא מופרך לחלוטין. לדעתך. לדעתה. היא אמרה שהיא לא כלכלנית. עוד מעט אנחנו נשמע את אנשי רשות המיסים והם יסבירו. כשעשינו כאן דיון על מס גודש, אני מזכיר לך שגם שם הם גמגמו אבל לפחות התחילו להסביר איזה רציונל של נוסחה, לפי מה הגיעו לסכום שהגיעו. לא בשאלות של אופטימום, האם זה יעזור או לא, כי את זה אנחנו נדע רק כשהדבר הזה יעבוד, אלא ניסו להסביר את העלויות הסביבתיות של הגודש ואיך בסוף מייצרים איזשהו מתאם. בצלאל, אשאל אותך שאלה פשוטה: אתה מסכים אתי ששתייה מתוקה נעזוב את הדיאט בצד מזיקה לבריאות? כשתהיה לי רשות דיבור אני אדבר על זה. אתה רוצה שאני אענה לך אז אני מנסה. התשובה היא כן.

השאלה הבאה שאני שואל: אתה מסכים שזה מעלה את הוצאות הבריאות של המדינה?

אתה מסכים אתי שיש כאן עלות חיצונית עודפת?

אתה מסכים אתי שזה צריך להיות משוקף במחיר? אתה מסכים אתי גם שבסוף בן אדם מת?

אלכס, זו לא הטענה שלי. אמרת שאין עלות עודפת. אני מסביר. יש עלות עודפת אבל היא כבר מגולמת במחיר הקולה, כי בתוך הקולה יש מס הכנסה ויש מע"מ. אבל גם על הלחם אתה משלם את אותו דבר וגם על המים אתה משלם אותו דבר. אני משלם פחות. נכון לעכשיו לא. בוודאי שאני משלם פחות, אני לא משלם מע"מ על מים ולא משלם מס הכנסה על מים. אבל על הלחם כן. על הלחם כן, וגם ללחם יש השלכות סביבתיות. בסוף הוא יורד לביוב ומישהו צריך לטהר אותו. הכול יורד לביוב אבל לפחות לא מזיק לבריאות.

אני לא דן עכשיו על עצם המס, כי על זה יש לי הרבה מה לומר. אני רק אומר שהטיעון הכלכלי, שמנסה לייחס עכשיו שקל תמורת שקל עלויות סביבתיות ולגלגל אותן עליו, הוא מופרך לחלוטין. אלא אם כן תיתן לי נוסחה שמסבירה למה כל מרכיבי המס הנוכחיים לא, תסביר לי כמה הן העלויות הסביבתיות ותסביר לי איך הדבר הזה משתקף בסכום שהחלטת למסות אותי,

לא בחמישה ולא בחצי שקל. הרי כשאתה מטיל 100% מס קנייה על לחם אף אחד לא מדבר על העלויות הסביבתיות. נמצא אתנו בזום פרופ' ערן סגל שצריך לעזוב. אני מבקש לתת לו את רשות הדיבור.

עד שהוא יעלה: בכל המיסים שאתם מביאים לכאן, גם מס גודש, כפי שהזכיר חבר הכנסת סמוטריץ', גם המס על כלים חד-פעמיים, שכבר השיתו את המס עוד לפני שיודעים בכלל על מה צריך ומה לא, נראה שמשרד האוצר מנהל כאן את כל העניין הזה. זו טענה שחוזרת על עצמה כל הזמן. זו דעתכם. לפי נתוני משרד הבריאות המס הזה הוערך ב-130 מיליון שקל, והגבייה היא של 380 מיליון שקל. אי אפשר לנהל כך דיון. תן לי להשלים משפט. אם המטרה כאן הייתה אמיתית, המס הזה היה חוזר, היינו רואים תקציב סגור.

עוד לא התקדמנו

עוד לא התקדמנו כדי לשמוע על התוכנית המשלימה של משרד הבריאות. אני יודע כבר. אתה לא יודע, עוד לא שמעת, זה עוד לא הוצג פה. ראינו משקאות פחות מתוקים שלא ממוסים, עם חצי כפית סוכר. יש לי שאלה אחרת קצרה.

האדם צריך ללכת. תכבדי. אתה אומר "לא" אבל נותן לו ונותן לו. אני מנסה להשתיק פה את כולם. קרן, לא. ערן סגל, שלום, קודם כול. דבר שני, אני מבקש שכל המומחים לנושא התזונה ונושא הרפואה שהם לא מגורמי הממשלה, לפני שהם מדברים אני מבקש לשמוע גילוי נאות, שאין להם שום קשר עסקי לבעלי העניין למס הזה.

למה לא יכולים לדבר מי שיש להם קשר עסקי לבעלי העניין?

אני רק רוצה לשמוע גילוי נאות, האם יש קשר עסקי או לא. שיגידו האם יש להם עניין ואז יגידו את עמדתם. כן, זה מה שביקשתי. בבקשה, פרופ' ערן סגל. שלום לכולם. אין לי גילוי נאות או קשר להנאות מן המס הזה, ככל שידוע לי. אקצר בדבריי. אנחנו חוקרים את התחום הזה. אני פרופ' ערן סגל ממכון ויצמן, יש לי מעבדת מחקר ובין השאר אנחנו חוקרים את נושא חיידקי המעיים ונושאים של תזונה וגנטיקה כבר למעלה מעשור. אתה מגיע מעולם הבריאות? אני אישית מגיע מעולם מדעי המחשב אבל המעבדה שלי היא מולטי-דיסציפלינרית ויש בה גם תזונאים וגנטיקאים ואנשי מחשבים ומעבדה. זה סוג המחקרים שאנחנו מתעסקים בהם. ללא ספק שינויים שעשינו בעשורים האחרונים, לא רק בישראל, בכלל בעולם המערבי, בתזונה, אין ספק שהם גרמו לעלייה גדולה מאוד בהשמנה, בסוכרת ובעוד הרבה מחלות מטבוליות. אנחנו לא מדברים על עלייה קטנה. קחו סוכרת, שהשכיחות שלה הייתה פחות מ-1% לפני כמה עשרות שנים, היא הגיעה ל-10% מן האוכלוסייה הבוגרת בארצות הברית. מאות מיליארדים מושקעים בזה בארצות הברית בטיפול בכל שנה. בישראל באופן יחסי לאוכלוסייה המספרים דומים. אבל תוחלת החיים עלתה. ה-70% זה העלאת תוחלת החיים, ה-30% זה ירידה... השינויים הכי בולטים שעשינו בתזונה זה הוספה של הרבה פחמימות, סוכרים פשוטים, מוצרים מעובדים, וביניהם גם מוצרים שמכילים הרבה חומרים סינטטיים, כולל הממתיקים המלאכותיים וחומרים משמרים שאנחנו מדברים עליהם פה. כל השינויים האלה הוכחו כמזיקים לבריאות. אם ניקח את תוספת הסוכר, זה פשוט קלוריות ריקות, אין בהן שום ערכים תזונתיים והן רק גורמות לעלייה במשקל ולכל התופעות המטבוליות והמחלות שדיברתי עליהן. אני רוצה ספציפית לגעת בקצרה בנושא הממתיקים המלאכותיים. זה תחום שבמשך לא מעט שנים ביצענו בו ניסויים מקיפים מאוד. אסכם לכם בקצרה רבה מאוד את הממצאים שלנו. המחקרים שלנו התמקדו בעיקר בקשר סיבתי של ממתיקים מלאכותיים. כפי שאתם יודעים, לעשות ניסויים בבני אדם עם קשר סיבתי יש בזה בעיות אתיות, לקחת קבוצת אנשים ולהגיד להם: אתם תשתו ממתיקים מלאכותיים ואתם תשתו דברים אחרים וגם לעקוב אחרי זה.

לא רק אנחנו אלא בכלל בעולם, עושים את הניסויים האלה בחיות מודל. חיות המודל המקובלות במקרים האלה זה עכברים. אסכם לכם כמה מן הממצאים העיקריים. לקחנו קבוצת עכברים שמעולם לא ראתה ממתיקים מלאכותיים ולפרק זמן של מספר שבועות נתנו להם בתזונה מים עם ממתיקים מלאכותיים. ראינו שזה גרם להם לפתח תוך מספר שבועות תסמינים של סוכרת. אם אתם מכירים את מבחני המסת סוכר שעושים למשל לנשים בהריון וגם לסוכרתיים, זה מבחן שבו נותנים לאנשים, או אנחנו נתנו לעכברים, סוכר ועוקבים אחרי עליות הסוכר. ראינו שאם קודם הייתה להם עליית סוכר וירידת סוכר נורמלית, אחרי צריכה של מספר שבועות של ממתיקים מלאכותיים הופרה הסבילות הזאת לסוכר והייתה עלייה דרמטית מאוד. כאשר חקרנו את זה יותר לעומק גילינו שמה שהשתנה אצל העכברים האלה הוא שאוכלוסיית החיידקים יש לנו בגוף מספר חיידקים זהה בכמות למספר התאים האנושיים שלנו, החיידקים האלה פוגשים את כל האוכל שאנחנו אוכלים דרך מערכת העיכול, וגם את הממתיקים שאנחנו לא מפרקים והחיידקים מפרקים אותם או מושפעים מהם. ראינו שזה גרם לשינוי דרמטי מאוד באוכלוסיית החיידקים, עד כדי כך שכאשר לקחנו רק את אוכלוסיית החיידקים והעברנו אותה, כלומר השתלנו רק חיידקים של עכברים שצרכו ממתיקים בעכברים שמעולם לא צרכו ממתיקים, יכולנו לגרום לעכברים שקיבלו את החיידקים לפתח את אותם תסמינים של סוכרת. ואפילו יותר מזה, אחר כך עשינו ניסוי שבו בצלחת גידלנו חיידקים בנוכחות של ממתיקים מלאכותיים, העברנו את החיידקים האלה שגדלו בנוכחות של ממתיקים לעכברים שמעולם לא צרכו ממתיקים מלאכותיים והעכברים האלה פיתחו תסמינים של סוכרת. באותו מחקר ביצענו גם ניסוי יותר מצומצם בבני אדם, בשבעה אנשים, שלא צרכו ממתיקים מלאכותיים באופן רגיל, ונתנו להם בכמות המרבית שה-FDA מאשר. ראינו שיותר מחצי מן האנשים האלה אחרי שבוע אחד של צריכת הממתיקים האלה, בעצם אותה אי-סבילות לסוכר, אותו מבחן של העמסת סוכר הורע אצלם. צריך לזכור שכאשר אנשים צורכים ממתיקים הם צורכים את זה בכמויות גדולות יותר ממה שה-FDA מאשר. לא רק שאצל האנשים האלה התפתח אי-סבילות לסוכר אלא בעצם העברנו אחר כך את אוכלוסיית החיידקים אצל אותם אנשים שאצלם הופרה האי-סבילות הזאת לסוכר, העברנו את זה לעכברים וגם העכברים האלה פיתחו תסמינים של סוכרת. אלו היו המחקרים שלנו. מאז בעולם ואפשר לשלוח את כל הרפרנסים חזרו על הניסוי הזה בפורמטים שונים וכל הניסויים תמכו בממצאים שלנו. יותר מזה, קודם נשאלה שאלה האם יש מחקרים אחרים שמראים אחרת. אגיד שמחקרי עוקבה שעשו בבני אדם, מהסוג שרונית הראתה, יש מספר מחקרי עוקבה כאלה, אני קראתי עשרות כאלה, וממה שאני מכיר המחקרים האלה או שהראו שיש נזק שנגרם מן הצריכה של ממתיקים מלאכותיים או שהם לא מצאו הבדלים. אני לא מכיר אף מחקר שהראה שצריכה של הממתיקים האלה גרמה לאיזשהו שיפור. זה לגבי כל סוגי הממתיקים או שיש הבחנות בין סוגי ממתיקים שונים? יש ממתיקים שנחקרו יותר, יש ממתיקים שנחקרו פחות. במחקר שאני תיארתי אנחנו חקרנו ממתיקים שמהווים בערך 95% מן הצריכה של הממתיקים. השאלה אם יש ממתיקים שלא גורמים לתופעות האלה. אם כן, אז בואו נלך למבצע כדי לעודד הליכה לכיוון הזה. המדע לא יודע לענות על זה בגלל שהם לא נמצאים במוצרים הפופולריים. אנחנו חקרנו את אלה שנמצאים במוצרים הפופולריים. אני מסכים אתך לחלוטין שייתכן שכיוון מחקר וכיוון לתעשייה לפתח אותו, במידה וניתן יהיה למצוא תחליפי סוכר שלא גורמים לנזק בריאותי, אני חושב שכולם יתמכו ויעודדו את זה. אני כרגע לא מכיר מוצרים כאלה. השאלה באיזה סוגי ממתיקים עשיתם את זה, ומה הכמות שנתתם. ברור. ציינתי שהכמויות שנתנו בעכברים היו מותאמות לכמויות המותרות על פי ה-FDA, הכמויות שהוא אומר לאנשים לא לעבור אותן, כלומר אפילו פחות מן הכמויות שאנשים צורכים, כי אנשים צורכים יותר מן הכמות המומלצת, ואותו דבר עשינו גם בניסויים בבני אדם. אני מסכם: המטרה של הפחתת סוכר והפחתת ממתיקים מלאכותיים, אני חושב שזה צעד חיוני לבריאות הציבור והוא יהיה צעד חשוב מאוד. אני חושב שהצעדים היום הם בכיוון הנכון. רק אומר שלדעתי הם לא מספיקים כי כרגע מטפלים רק בשתייה וצריך לטפל בכלל המוצרים שיש בהם עודף של סוכר ועודף של כל החומרים שבממתיקים המלאכותיים, שנמצאים גם ביוגורט ובחטיפים ובעוד הרבה מאוד מוצרים.

ביחד עם הצעד הזה אני חושב שצריך גם לסבסד אוכל בריא כדי להנגיש אותו יותר לציבור. עכשיו הוא הסתבך. אתה בדיון על כסף, על תקציב, לא על בריאות. אני רוצה לתת לכם רק את התובנות שלנו מן השנים של המחקרים. המוצרים האלה, תוספות סוכר ותוספות של ממתיקים מלאכותיים, לי אין ספק אחרי כל המחקרים שעשינו באופן אישי וגם ממה שאני קורא מן העולם, שהם מזיקים, וכל צעד שתוכלו לעשות על מנת להפחית את צריכת הציבור של המוצרים האלה ישפר מאוד את בריאות הציבור. יחד עם זה, אני גם בעד לסבסד אוכל בריא. תיזהר, זה לא במנדט. אם רואים את הצריכה של המוצרים האלה ואת ההתפלגות של התחלואה, היא נמצאת יותר בשכבות החלשות. לכן צעדים כאלה אפילו יעזרו באופן דיפרנציאלי יותר לשכבות החלשות, כי כרגע לפי הנתונים הו צורכות יותר את כל המוצרים שאתם כרגע שוקלים למסות. יש לך התייחסות למיצים טבעיים? או שלא חקרתם את זה אצלכם? אנחנו לא חקרנו את זה אבל אני מסכים עם מה שאמרה רונית. בדרך כלל המיצים האלה, אלא אם כן זה מיץ שהוא סחוט טרי כרגע עם כל הפרי, מדובר גם על מוצרים מעובדים, הרבה פעמים עם תוספות סוכר. הם מכילים הרבה פחות מן הנוטריאנטים, מן הערכים התזונתיים והסיבים התזונתיים שיש בפרי עצמו והם בהחלט פחות מומלצים. ברור שאני מצטרף להמלצה שככל שנוכל לעשות צעדים שיניעו את הציבור לשתות רק מים אנחנו נעזור מאוד לבריאות הציבור. יש לנו בעיה, יש לנו מגפה קשה מאוד, לא רק בישראל אבל גם בישראל, של כל המחלות המטבוליות הללו. הן פוגעות בבריאות והן פוגעות גם בכלכלה. אדגיש שוב, אני לא מדברת על העיקרון, אבל אני חושבת שכאשר פרופסור מגיע להציג מחקר לעשות מחקר על שבעה אנשים? הוא לא דיבר על שבעה אנשים. רוב המסקנות הן על עכברים. חשוב לי לציין, כי ראיתי ביקורת שחזרה על עצמה סביב זה, את המחקרים שדיברתי עליהם ביצענו בעכברים. למה בעכברים? כי שם אפשר לחקור את הקשר הסיבתי, אפשר להפריד את המשתנים. כאשר הפרדנו את המשתנים, נדמה לי שאחד מחברי הכנסת שאל קודם מה התרומה הספציפית של הממתיקים, אז כך הצלחנו להפריד את התרומה של הממתיקים באופן נפרד, כי ניתחנו קבוצת עכברים שכל מה שעשינו הוא שנתנו לה את הממתיקים. אלכס, אנחנו מבזבזים את הזמן, זה לא הדיון. אין ויכוח שמשקאות ממותקים הם לא דבר בריא. השאלה האם זה תפקידה של המדינה ואיפה הגבולות. אתה רוצה שעכשיו במשך שלוש שעות נשמע פה הרצאות? אפשר לעשות יום העשרה לחברי כנסת, להביא את כל המומחים ולהסביר להם על מטבוליזם. יש פה עוד כמה מומחים שרוצים לדבר. נכנסו לדברים שלי. עוד לא השלמתי את השאלה. רוב המחקרים שדיברתי עליהם שאנחנו ביצענו הם מחקרים בעכברים, כי כך הוכחנו את הקשר הסיבתי, את הנזק שהחומרים האלה יוצרים שגורם לסוכרת. גם ביצענו ניסויים בבני אדם שתמכו בזה, וגם ציינתי, כפי שרונית הראתה, גם אנחנו עקבנו אחרי מחקרים אחרים שבוצעו בעולם שתומכים במסקנה על הנזקים של החומרים האלה. ראינו גם במחקר עוקבה אחר שאנחנו עשינו על מאות אנשים, שאנשים שצורכים ממתיקים יש להם גם אוכלוסיית חיידקים שונה מאנשים שאינם צורכים ממתיקים. זה שוב תומך בכך שצריכה של החומרים הללו גורמת לשינוי באוכלוסיית החיידקים, שינוי שהוא לרעה. שאלה אחרונה: אתה מדבר על ניתוב משתנים מתערבים ועיסוק רק בסוגיה הספציפית. אני רוצה לדעת אני לא יודעת אם יש לך תשובה או אולי למישהו אחר שיושב כאן בסך הכול מכמות הסוכר שנכנסת לגוף של אדם, איזה אחוז סוכר נכנס ממשקאות? אין לי נתונים ספציפית על משקאות. אבל אני יכול להגיד לך שקרוב לרבע, בין 20% 25% מן הקלוריות שאנחנו מכניסים מגיעים מתוספת סוכר. כלומר ברור שהיה רצוי להחליף את הקלוריות הללו, אם כבר אדם צורך אותן, בקלוריות שמגיעות ממזונות, מדברים אמיתיים שביחד עם הקלוריות נותנים לו לא רק אנרגיה אלא גם נוטריאנטים ודברים שאנחנו צריכים בשביל הבריאות שלנו. תודה. קרן ברק, רצית להגיד משהו, בבקשה. רציתי לשאול, מכיוון שכפי שנאמר כאן הרבה השאלה היא מה תוצאת המחקר שאתה מבקש וקל מאוד אחרי כן להכניס מסקנות, אנחנו יודעים איך זה נעשה, יש לי שאלה לגבי מיצי פירות. ברור שאם את מעמידה מים מול מיץ פירות שיש בו שלושה תפוזים אז את אומרת שעדיף מים. אבל אם אדם לא יצרוך בשום דרך אחרת פירות, כלומר זו הדרך היחידה שלו לצרוך פירות, וזה האלטרנטיבה, אז את יכולה לחתום לי שאת מעדיפה שהוא לא יאכל שום פרי אם זו הדרך היחידה שלו לצרוך אותו? השאלה מה המרכיב של הצריכה בתוך הפירות - - - שאלתי שאלה. אני מנסה לענות לך. אנחנו מקבלים מפירות חלק גדול מן הרכיבים התזונתיים שהגוף שלנו זקוק להם, וחלק גדול מהם נמצא גם בירקות. אז אם מישהו לא אוהב פירות הוא יכול להחליף אותם בירקות. אבל כמובן אנחנו מעדיפים שאנשים יאכלו בצורה מגוונת, כלומר יאכלו מגוון של פירות ומגוון של ירקות. אני מנסה להיות נורא מדויקת. ביקשתי רק תשובה קצרה.

זה הדרך היחידה של אדם לצרוך פירות וירקות, רק במיץ. האלטרנטיבה שאני בחרתי, לא שאת בחרת לשאלה, היא בין שהוא לא יצרוך בכלל ובין שהוא יצרוך את זה במיץ. מה האלטרנטיבה המועדפת? אם הוא לא אוכל בכלל פירות ולא אוכל בכלל ירקות

שיסחט תפוז בבית, אבל שלא יקנה בקבוקים שעמדו שבועיים במקרר. שוב אני אומרת לך, שאלתי אותך שאלה ספציפית ואת לא עונה לי. אם זו הדרך היחידה שלו בכל חייו לצרוך פירות, או במיץ או כלום, אחרת הוא לא יצרוך שום פרי. מה האלטרנטיבה המועדפת? היא אומרת שהוא נוסע ונוסע ואין לו תפוזים ואין לו כלום. אני יודעת מה אני שואלת. שאלתי שאלה פשוטה: לנצח לא תהיה לו שום דרך לצרוך פירות. מה האלטרנטיבה המועדפת?

אני מכירה מעט מאוד אנשים כאלה, אבל אם יש מישהו כזה, שיעשה את זה בבלנדר בבית וישתה.

רק מנמיכה את האמון שלנו בך. שאלתי שאלה פשוטה מאוד.

כי את כאילו ממוקדת להגיד את מה שאת רוצה, כאילו הדריכו אותך לפני בית משפט. שאלתי אותך על מקרה שזו הדרך היחידה שלו, אפס או מיץ. את גם יכולה להגיד לי שעדיף שהוא לא יצרוך אף פעם מיץ מעובד,

אקבל אותה. שאלתי שאלה פשוטה: זו הדרך היחידה שלו, מיץ של 100% בקונטיינר או כלום. מה עדיף לאדם כזה? אם הוא לא אוכל בכלל ירקות ופירות אז שישתה קצת מיץ אבל אם הוא לא יכול לאכול ירקות ופירות - - - את אומרת שבין האלטרנטיבה שהוא לא יצרוך בכלל לבין שהוא יצרוך במיץ, עדיף שיצרוך מיץ. זאת השאלה. אני לא יודעת. יכול להיות שלאדם עדיף לא לצרוך כלום מאשר לצרוך מיץ?

אם הצריכה של המיץ תהיה גבוהה והוא ישתה יותר מחצי כוס או כוס ביום יכול להיות שאני אעדיף שהוא ישתה מים ויקבל את הוויטמינים והמינרלים שלו ממקורות אחרים. לא אמליץ לשתות מיץ כמקור לוויטמינים ומינרלים כי זה לא מקור טוב לוויטמינים ומינרלים. בפרי יש הרבה יותר מוויטמינים ומינרלים. את יודעת שבתפוח יש לא רק מיץ, יש בו דברים אחרים. אל תלמדי אותי, אני יודעת הכול על הכול, אני לא צריכה את שיעור התזונה שלך. אני לא מנסה ללמד אותך תזונה. אני פשוט חושבת שההתנשאות הזאת בלהסביר לאנשים מה הם צריכים לעשות ואיך, אותי היא מחרפנת. את יכולה להמליץ אבל ההתנשאות הזאת: אני אגיד לו לעשות ככה. את לא תגידי לו שהוא חייב, את לא יכולה להגיד לו מה לעשות, את לא יכולה גם אם את נורא רוצה, זה הכול. אבל אנשים באים אליה להתייעץ כי היא תזונאית בקופת חולים מכבי. אין כאן התנשאות, בכלל לא.

אני מתנצלת אם את הרגשת שאני מתנשאת עליך, זה ממש לא הכוונה שלי. עליי לא אלא על האוכלוסייה.

אני לא מתנשאת על אף אחד. יש לי שנים של ניסיון בטיפול באנשים. הצלחנו לשכנע גם ילדים בררנים להתחיל לאכול פירות וירקות. זה באמת עניין של התמדה. משפחה שיש לה - - - יש משפחות שלא יכולות להתמיד עם כל ילד. לכן הגישה שלך היא למשפחות מצומצמות מאוד מאוד, ולכן זה התנשאות. יש הרבה מאוד משפחות שלא יכולות להתמיד עם כל ילד בניסוי וטעייה. מה לעשות, אני יכולה אבל רוב המשפחות לא יכולות. פה הגישה המתנשאת, זה הכול. אתן ב-loop. אני רוצה שנתקדם. אני רוצה לבקש מד"ר מיכל גולדברג להציג את הנימוקים. אנשי משרד הבריאות, יש לכם עוד חמש דקות לסיים את הכול. אחר כך נשמע התייחסות של חברי הכנסת ויש פה עוד מומחים מכל מיני צדדים ואנחנו נשמע אותם. יש מומחה שירצה לדבר כנגד המחקרים למשל של פרופ' סגל? כן, אנחנו נרצה לשמוע אותו כמובן. בבקשה. שלום.

מנהלת התחום הכלכלי האסטרטגי במשרד

אני רוצה להתייחס לשאלה שנשאלה קודם על גובה המס,

אין מחקרים ולא מקובל בעולם לבדוק בדיוק מה העלות העודפת של כל פחית קולה על החברה.

כפי שאמרנו: השמנה,

מחקר של הממ"מ אומר בדיוק ההיפך. אבל הם לא ענו על השאלה. גברתי, שאלת אותם האם הם רוצים למסות. הם לא ענו לך שהם כן רוצים שתמסי. התשובה שהקראת היא תשובה לשאלה אחרת.

אבל הם ביקשו גם שתהיה הוזלת מחירים של מזון

זה גם אותם 79% שיש לך במצגת: "נמצא כי 79% ממשקי הבית רוכשים משקאות מתוקים". מה זה ה-79% הזה?

כנראה זה אותם 700 עכברים שעשו עליהם את הניסויים.

איך נכבד? שיכבדו אותנו עם מספרים

זה לא יכול להיות. ינון, ישלחו לנו את המחקר ותראה אותו. אני רוצה להגיד משהו על תמיכה של חוקרים מן העולם ושל ארגוני בריאות מובילים בעולם,

החרדים שאת אומרת כל הזמן, זה לא נכון.

האחריות שלנו כמשרד הבריאות היא להקטין את נזקי הסוכר ותחליפיו.

לסיכום: לגבי שתייה מתוקה ותחליפים אנחנו ממליצים להפחית בצורה משמעותית את הצריכה ולעבור לשתיית מים. מיסוי נמצא ככלי יעיל להפחתת צריכה. במקביל אנחנו פועלים במישורים

יש את הנתון שהיה בוויכוח גדול בדיון הקודם,

פה אני צריכה להקדים ולומר, לנו כמובן אין שום עמדה לכאן או לכאן.

בסופו של דבר אין הסבר כרגע, לא הצלחנו לקבל הסבר למה יש נתונים כל כך שונים. אני יכולה לנסות להסביר את זה, אם תרצו. ההסברים שקיבלנו מופיעים במסמך, כולל ההערכה של משרד הבריאות שיש פער של

יש כל מיני אתרים בעולם שמשווים מחירים של כל מיני מוצרים. במדינת ישראל על בקבוק קולה של חצי ליטר אנחנו משלמים 6.89,

לעומת זה במדינות אחרות, כמו למשל גרמניה, משלמים 3.89, בספרד משלמים 3.76, בצרפת 3.48, בפורטוגל 3.19 ובאיחוד האמירויות 2.72. כלומר אנחנו משלמים פי שניים. ולמרות זה אנשים קונים ושותים, ולכן השקל הזה לא ישנה דבר.

אתה רואה שאנשים ממשיכים לקנות. לא, אנשים לא ממשיכים לקנות. אם תטיל עליהם מס הם יפסיקו

אתך לעשות דיון רק על הנושא הזה,

אדוני היושב-ראש, אנחנו יושבים כאן

אתה הולך להרוג את הילדים. לא שמעת אותי אומר שיש להוריד את המחיר. אני רק אומר שיש פה יוקר מחיה,

לכן כשאני שומע שהם יצטרכו להעלות מחירים גבוה

אין בעיה, אני אתך. אגב תהיה עוד העלאת מחירים מן הממיסים שאנחנו גם הולכים להעלות. אתה יודע, יוקר המחיה עולה. תשאל אותם מה המרווח שלהם, מה הרווח התפעולי שלהם. שאלנו אז והם לא הצליחו לדבר. אנחנו עוד נדבר על זה. אבל אני לא רוצה לקחת את הדיון

בכוונה סקרתי את המחירים כדי להראות לך שבאנגליה למשל המחיר

כלומר האחוז של המס מתוך מחיר הפחית הוא הרבה

כמה עולה בקבוק מים במסעדה בבריטניה וכמה עולה בישראל?

ל-100 מיליליטר קפצה ב-50% והרכישה של משקאות עם כמות סוכר גבוהה, הכמות הבינונית ירדה ב-80% והכמות הגבוהה מאוד ירדה

הם עשו רק צעד אחד או שזה היה חלק מתוכנית שלמה?

בעיקר בקרב האוכלוסיות החלשות. הם עשו תהליכים נוספים.

בישראל מי הברז טובים מאוד. יש מחקר האם הציבור למרות המס ימשיך לצרוך את המשקאות המתוקים או לא?

אני יודעת להגיד שבמדינות אחרות זה נמצא אפקטיבי בהורדת שיעור הצריכה של משקאות מתוקים.

לא התמקדנו במשקאות דיאט. ברוב המדינות העיסוק בדיאט פחות

כל חיי אני סניגור של בריאות הציבור, מנסה להפחית תחלואה ותמותה, לכל הפחות כמו כל האנשים שיושבים כאן,

גם כתבתי על זה ספר.

אמרתי שאין לי שום קשר עסקי. זה לא קשר עסקי? אני מופיע כאן מטעם החברה למשקאות.

עכשיו תדבר.

והם נמצאים בריאים ולא מזיקים וניתן להשתמש בהם בלי

בעצם מה שאומרים כל מי שמתנגדים לדיאט, שדיאט מעלה במשקל. לא כך עולה במחקרים השוואתיים.

כאשר אתה מתעסק עם ילדים סוכרתיים,

אז זה תחליף טוב. אני חושב שמיסוי של דיאט יעשה פעולה הפוכה

את זה שמענו.

שנעשה על עכברים כי שם יש סוג של תנאי מעבדה. איך אתה כרופא יכול להתייחס לנתונים הללו? היית נותן לי עוד שתי דקות, הייתי עונה לך. זה הופיע בעיתון טוב מאוד,

היה בלגן והאמריקאים אמרו ה-NAH

לכן אני חושבת שזה מהלך נכון, מבחינת צריכת משקאות ובריאות, אבל הדרך אני רוצה שתשמעו אותי, חבל שאלכס עכשיו יצא שבה נעשים הדברים, אני חושבת שהיא לא מקדמת את המטרה שלשמה אנחנו באים.

זה כן מזיק, השאלה כמה. לכן אם אנחנו רוצים אז צריך לעשות את זה בהדרגה, לתת זמן להתארגנות, או אם אנחנו לא יכולים לדחות את זה לפחות בחצי שנה אז בהתחלה לעשות

המחקרים מראים שהמשקאות הדיאטטיים הם לא כמו משקאות עם סוכר, וברור שהם לא כמו משקאות עם סוכר, זאת המציאות מבחינת הבריאות. ודבר פרקטי, קשה לעבור מסוכר למים, אבל הרבה יותר קל לעבור מסוכר למשקאות

אחרת המציאות תהיה שיפחיתו בשתיית מים וזה גם מאוד לא בריא. מה עשיתם מאז 2016, כשהייתה ועדת הסדרה ודיברו אתכם על העלאת מס על משקאות מתוקים וגם על הסברה ופעולות חינוך? מה עשיתם פרט לסימון

23.90 שקל, ויש גם ב-20 שקל. ומעלים מס בשיעור 6 שקלים. 6 שקלים כפול ארבעה ליטר זה 24 שקל, פלוס מע"מ. היום עם המע"מ זה עולה 23.90 שקל.

כמובן אני בעד זה שתהיה בריאות ושלא ישתו סוכר,

נושא המחקרים בעולם המערבי, במקומות שבהם יש בעיות בהרגלי האכילה

אני מבקש את ההקשבה שלך מכיוון שלפי דעתי זו דרך

אני מציע למסות את האינטרנט. אני שמח שאני נותן לכם רעיונות,

אני מציע למסות ג'נק פוד. בכלל, אגב, נורא בריא להיות טבעוני או צמחוני. אפשר להטיל מיסוי על בשר ועל הרבה מאוד דברים לא בריאים. בבשר אפשר לחלק בבשר מס' 5 יש יותר שומן מאשר בבשר מס' 6 אז הוא קצת יותר מזיק,

אז יש את הדת של תמר זנדברג עם החד-פעמי,

אני חושב שלגדל כלבים וחתולים זה תחביב כמו שתייה מתוקה, זה גורם להמון

ומי אתם שתגידו לנו מה לעשות ועם מי להתחתן ואיך לחיות ותכניסו לנו את היד לכיס?

אנחנו נמסה המון התנהגויות ודברים שאנחנו חושבים שהם לא בריאים לגוף, לנפש, לנשמה, לחברה, כי אם מותר אז מותר. אני אומר לכם, זה מס מטורלל לחלוטין. הוא לא יפחית כהוא זה את השימוש, רק בגלל שהוא נמוך. אם תכפילו את המחיר זה כנראה כן

רק למיסים הזויים כפי שאתם מטילים היום.

אני רוצה לחלוק עליך, סמוטריץ'. אני מייחס חשיבות רבה למה שנעשה פה. אני רוצה לתאר לכם מה קרה בחצי השנה האחרונה. קמה ממשלה חדשה, נכנס שר אוצר חדש

ראשית,

עניים,

אני רוצה קודם כול להתייחס למיץ טבעי, ליצרני מיץ טבעי

הייתה שם תופעה מרגשת בצד של ההסברה ופתאום

הייתה הסברה. אני אומר שכאשר יש ספק, אין

אני מניח שאירוע כזה בהחלט ירגיע קצת את הרוחות. דבר נוסף שהוא בר-בדיקה ושמעתי דברים מכל מיני כיוונים, אשמח להיות קצת יותר מחודד הוא נושא המיצים

ובוודאי במגזרים היותר חלשים,

ראיתי את זה בצורה ברורה לגמרי. צריך לעודד גם פעילות גופנית ושאר הדברים שמתבקשים, כי זה פעולה הוליסטית לטפל באורח חיים

השאלה גם כמה עוד חולים יהיו.

לא מפתחים כאן דיוני משנה.

קודם כול אני רוצה לענות לחברי בצלאל, שמאיים פה להטיל מס על מזון לא

איזה שטויות. ומי שמונע מאזרח ישראל להתחתן בישראל ומאלץ אותו לנסוע לפראג ולמקומות נוספים הוא מטיל עליו מס. אז אל תפחידו אותנו.

אתם יודעים שאני לא מסכים אתכם אבל התאפקתי ולא הפרעתי לכם. מה אמרתי?

אבל מה שאני דיברתי אתה הסכמת איתי. גפני, רק תסמן לי שאני יכול להמשיך.

לא כולם מסכימים. יהודית ודמוקרטית, מדינת כל אזרחיה. יהודית ודמוקרטית. אני לא יודע הכול מן הכול. יש לי רק 21 שנות לימוד והיום בשעתיים וחצי

אז אין לי ספק שהצו הזה נכון ולכן אני תומך בו מן הרגע הראשון. אני רוצה להעלות ארבע נקודות.

אני חושב שיש פה הסכמה שצריך להחריג אותו.

זה עלול להיות כפייה

את זה אתם אומרים. אנחנו אומרים שפיליבסטר זה טוב. כן, בבקשה. בואו נטיל מס על פיליבסטר,

אתם רומסים פה כל דבר.

כשתגיע ל-3 גרם סוכר זה יהיה אפס, זה מתאפס למעשה.

גם אם זה 13 גרם, אז המס יהיה אפילו יותר מאשר שקל. מה כל כך מסובך לייצר נוסחה

למה ברז?

אפשר ללכת עם אותו בקבוק. חבר הכנסת ינון אזולאי, בבקשה. תודה רבה לך,

מבחינתי שכולם יעברו למים, הכול טוב ויפה. אנחנו מדברים על הדרך. אני אישית פחות שותה את

כשאת חותמת על דבר כזה, ואת פרופסור ואני יודע שאת לא תחתמי על דבר שאת לא מאמינה בו,

מה השינוי שקרה מאז ועד היום? זה באמת

אשמח

קשר בין צריכה של ממתיקים מלאכותיים לסיכון מוגבר להשמנה,

לשבץ מוחי ולמחלות קרדיו-וסקולריות.

עוקבה פרוספקטיבי שנמשך עשר שנים,

נמצא סיכון מוגבר לשבץ

ועדיין ההמלצה גם כאן היא לעבור למים ולא לממתיקים. אין מחלוקת על ההמלצה. אבל כשאני רואה את הסיכום ורואה את ההמלצות שאת חתומה עליהן קודם אמרנו פה שצריך גילוי נאות, אז אני קודם כול אגיד את הגילוי נאות שלי: אני מייצג את עם ישראל, את כל אזרחי מדינת ישראל. גם אני. וגם

לא היה ראוי בעניין הזה לא להתייחס ליתר ההמלצות.

זה מחזק את הדרישה לדיפרנציאליות. חבר הכנסת אשר, אי אפשר כל הזמן

הוא אומר לגבי העמדה שלכם: "בנוסף לכך סך הסוכר המוסף אינו כולל מיצי פירות טבעיים,

דבש וסוכר חלב - - -". הוא מביא פה נימוק אחד לאחד שהמחקר לא היה מספיק טוב.

לכן נחזור ונגיד שהמס הוא לא נכון ולא ראוי. לאור מה שראיתי, לא שוכנעתי למה הדיאט והזירו הם כן. גם דיאטנים ממליצים ואמרתי לכם שאני יודע מתוך ניסיון קח ותשתה זירו ודיאט כמה שאתה רוצה. אלה המילים שנאמרו לי, זה לא סיפורים.

תמסו את הכול אבל צריך לעשות את זה בהיגיון ובשום-שכל, לא לעשות את זה בצורה כזו גורפת. היושב-ראש הביא דוגמה של קוקה קולה בכל מדינות העולם. בקבוק מים של 330

הייתי רוצה להגיד כמה מילים בנושא הזה כי אני חושב שהוא חשוב.

לשמוע את התעשייה קודם. אני רק מבקש שתיתנו לי לדבר בהמשך.

אם אפשר רק עוד משפט אחד כי כפי שחששתי שכחתי. אני לא יודע מה עם משרד

אני לא יודע מה משרד האוצר שלף את החלק שלו אבל זאת יוזמה של אנשי הבריאות למסות את המשקאות הממותקים.

אבל לא זה מה שעומד

אדוני, לא צריך להתנצל. אני מודיע לך לגופו של עניין, יש לי נגיעה בעניין הזה: אני מקבל פה משכורת.

בבקשה אדוני.

אנחנו עושים את זה לאורך כל הדרך. רק בינואר האחרון נכנס השלב השני של סימון המדבקות האדומות.

זאת אומרת עובדות מבוססות וראיות מוצקות. אדבר רק על

לפני שבוע פנינו ללמ"ס ונפגשנו עם שלושה אנשי מקצוע בלמ"ס כדי לנסות להבין את הבעיות ואת הפערים שישנם. הם נתנו לנו סדרה שלמה של נימוקים,

במצגת כמובן יש את כל העובדות ואת כל

זה התעשייה. יש עוד תעשיינים שרוצים לדבר. בבקשה אדוני. אני מצטט מתוך אתר משרד הבריאות: "סקרי

אני חוזר ואומר, רק מהנתונים המדעיים שהם הרלוונטיים ביותר ולא מיסוך של נתונים אחרים. אם אתה יכול להתייחס בבקשה לא רק לסוכר. יש חומרים נוספים בתוך המשקאות הללו. הדיון פה הוא על מיסוי

אני לא צריכה להגיד לכם אבל אם תסתכלו על הדיאט בהשוואה לרגיל, הדיאט הוא אפילו פחות טוב מבחינת תכולת החומרים שיש בו. אז למה לא מיסו אותו יותר? זה בדיוק התפקיד של ועדת הבריאות, כפי שצריך.

האדם היה פה בזכות דיבור ואני מבקש לתת לו להמשיך

אני משאיר את זה כאן לכל מי שירצה לראות.

המסקנה היא שמול ה-63 גרם שמשרד הבריאות טוען, סך כל הצריכה ממשקאות ממותקים הוא 7.7 גרם.

אדוני, דקה אחרונה לרשותך. אני מצטער שזו הדקה האחרונה. משרד הבריאות קיבל יומיים.

הפעם השלישית שאני מגיע לכאן כנציג של כל התעשייה.

אני רוצה לדעת: מה המיסוי הזה יעשה למפעלי השתייה? לא אמרת על זה כלום.

למסקנות. השאלה האם עובדים יפוטרו או לא יפוטרו. זה גם חלק מן המסקנה, אז חשוב להגיד גם את זה. שיורידו את המרווח ויהיה בסדר. אם יורידו את המרווח יצטרכו גם

הנקודה הרביעית,

ממוצע המיסוי במדינות ה-OECD, צריך לראות את הממוצע. אנחנו פי ארבעה או פי חמישה.

מדברים על כך שהשיעור האפקטיבי הוא 20%. אנחנו מדברים על שיעור שבין 50%

כן, אדוני, במשפט. אני לוקח את הבקשה שלך ואשמח לבוא ולהציג בפניך את

אני מציע מאוד לבדוק את כל הדברים האלה, את ההשפעה שלהם על התעשייה. תסלח לי חברת הכנסת שדיברה על המיצים הטבעיים. זה לא רק מיצים טבעיים. התעשייה שהיא לא

סוכר וצבעי מאכל במחיר מופרך, כפי שציין יושב-ראש הוועדה.

רן מלמד, בבקשה.

כולל מיהדות התורה, הליכוד, כולנו ומפלגות אחרות.

ואת זה חשוב להגיד, כי הסוגיה שעומדת פה היום היא לא בריאותית בכלל, היא סוגיה

אבל לא בהכרח עד כמה משקאות דיאט מזיקים,

ואני בטח אחטוף אחר כך. זו סוגיה כלכלית. לכן הבקשה שלי מחברי הוועדה

לא שמעתי כמה מתוך ה-380 מיליון שקל מתוכננים לבוא מן הדיאט,

הדבר שאני רוצה לבקש הוא מה שנאמר פה ושאני

שהכסף מן המס יהיה כסף צבוע לשני

הכסף חייב להיות סגור כפי שהיה צריך להיות בהצעת החוק המקורית. תודה רבה.

את מומחית בתחום? אז אני

אני בהתנדבות פה וגם בפורום הישראלי לתזונה בת קיימא. אנחנו למעשה לוביסטים של הציבור. כולנו מומחים סביב מערכות המזון. אני גם תזונאית ויש לי תואר שני ושלישי בבריאות הציבור. אנחנו פנינו למשרד האוצר כבר לפני שמונה שנים בבקשה להטיל את המס הזה, לא כמס אלא כמתנה. יושבים פה נציגים של אוכלוסיות שסובלות משיעורי השמנה וסוכרת מחרידים. אני לא יודעת איך אתם ישנים בלילה. המס הזה אתם צריכים להתחנן להגדיל אותו. הוא לא עונש, הוא מתנה. המטרה היא לא להוזיל ולהקטין קצת את הנטל של המס אלא שהאוכלוסיות יפסיקו לקנות את המשקאות המזיקים האלה, גם משקאות עם סוכר וגם

לא להפריע לה. אנחנו נמצאים במשברים בריאותיים גם השמנה, גם אי ביטחון תזונתי, שמזינים האחד את השני. אנחנו מדברים על מחלות שפוגעות בעובר בהיותו ברחם ומגדילות את הסיכון שלו לסבול מהשמנה וסוכרת וקטיעות ודיאליזות וכולי. אמר פה חבר הכנסת גפני שתוחלת החיים עולה.

בארצות הברית היא כבר שנה שלישית יורדת. תוחלת החיים עולה בקרב אנשים זקנים ממני שמעולם לא נגעו במשקאות ממותקים. המס צריך להיות גבוה יותר, בדיוק כפי שאמר פרופ' חגי לוין. באופן עקרוני המס הזה הוא ממש חיוני לבריאות הציבור ואני מחזקת את ידיך להעביר אותו. מדובר במתנה לבריאות הציבור, לא פחות מזה. הנטל של התחלואים הללו בא גם כנטל אשפוזי. העלויות של זה מגיעות ל-20 מיליארד שקל בשנה. אנחנו חייבים להתחיל לפעול בהתאם לחומרת התחלואים.

אני רוצה להבהיר, כמשרד הכלכלה אנחנו לא מתנגדים למס. אנחנו כמובן מתואמים כאן. הבקשה הייתה לחדד דקויות. אנחנו לא מתנגדים למס. היא כבר חטפה על הראש על מה שהיא אמרה. אני רוצה לסכם את הדיון.

מבקש לא להפריע לי בסיכום. ראשית אני רוצה לומר שאפשר להיות בת יענה, אפשר לא לעשות שום דבר, לטמון את הראש בחול ושוב לדחות את ההחלטות. ההחלטה הכי טובה היא לא לקבל החלטה. אני לא מוכן להיות שם. אני חושב שאנחנו כן צריכים לקבל החלטה. רוב המומחים שדיברו כאן, כאלה שהם לא מטעם אף אחד, דיברו בעד המס, גם מס על המשקאות המסוכרים וגם על הדיאט וגם על המיצים הטבעיים. לכן אנחנו צריכים לקבל החלטה אמיצה וללכת על זה. יחד עם זה, אני רוצה להגיד כמה מילים. דיברנו על זה תוך כדי הדיון, אבל הנושא של תירוש חייבים למצוא לו פתרון. כאן אני פונה לממשלה, כי אם המס הזה נועד לשנות את הצריכה הרי ברור שצריכת התירוש לא תשתנה כי משתמשים בו לצרכי פולחן.

לא רק אנשים חרדים ודתיים אלא גם הרבה מאוד ציבורים אחרים, כולל גם אני מידי פעם חוטא, אני חייב להגיד. בנושא המרווח בין דיאט למשקאות מסוכרים, לא השתכנעתי שצריך לשנות את זה. אם אתם שואלים אותי אז צריך לעשות פעולה הפוכה ולהעלות את המס על המשקאות המסוכרים, אבל כרגע זה לא על הפרק. לכן אני חושב שצריך להשאיר את שיעור

העלו פה שתי נקודות שעליהן צריך לחשוב. דבר אחד הוא נושא התרכיזים, שפה באמת צריך לוודא שאנחנו משקפים נכון את המס בתוך המשקה המוכן בסוף. דבר נוסף שעלה כאן על ידי משרד הכלכלה, צריך לוודא שאין כפל מס. זה מאוד מאוד חשוב. הדבר השלישי שאבקש לקבל הסבר נוסף ממשרד הבריאות בדיון הבא הוא לגבי מיצים טבעיים, כי שמעתי פה כל מיני דברים. שווה לערוך על זה עוד דיון ולהקדיש לזה עוד מחשבה. ומס לגבי מוצרים שמיועדים לייצוא? זה לא כפל מס. יהיה תהליך הישבון. ודבר אחרון שאני רוצה לומר, ודיברו על זה הרבה מאוד חברי כנסת, אנחנו חייבים כחברי כנסת לראות את התוכנית המשלימה לעידוד שתייה בריאה ולהימנעות משתייה מזיקה בקרב הציבור, ואגיד יותר מזה: בקרב ציבורים מסוימים, גם בשפה העברית, גם בשפה הערבית, גם במגזר הציבורי, גם במגזר העולים, בכל המגזרים. אני רוצה בדיון הבא לראות את זה. מה לגבי גובה התקציב? את הדיון הבא נפתח בהצגת התוכנית המשלימה. לאחר מכן נסכם את המתווה של הצו. תודה רבה. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 13:45.